אני מתנצל על האיחור הלא נעים של 10 דקות.

ענת ברקו ואני,

מהותי ודורש הרבה זהירות.

אנחנו לא אמורים לתת את ההקפאה רק לגבי

ברור שכשהוא מזדקן בכלא יכול להיות לו

בעיית כליות ועוד כל מיני מחלות. אנחנו לא צריכים לספוג את זה כי הוא יושב אצלנו

אני לא מוכנה לנתב את זה רק לפגיעה עצמה, למשל אם הוא

הכוונה של הסעיף,

הוא חל עד גיל 120, אין כאן מגבלה. מה לגבי ההערה של שב"ס? צריך להבהיר שהוא חל אחרי המאסר. זה לא נותן לך מענה.

כמו שכבר ציינו בדיונים קודמים, הסיטואציה של אדם שנמצא במאסר או מעצר שונה מהסיטואציה של אדם שאינו נתון

לדאוג לקבלת הטיפול הרפואי שהוא זקוק

נכון שמבחינת ההיקף זה לא אחד לאחד. יש גורמים שכלולים בהגדרה של פעיל טרור בחוק ההקפאה שלא כלולים בהגדרה כאן,

דברים מהסוג הזה, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. לא

מי יישא במימון הטיפולים הרפואיים. אף אחד לא חלק על זה ששב"ס ייתן את הטיפול הרפואי הנדרש לצורך שמירה על בריאותו, זה כתוב בפקודת בתי הסוהר, זה כתוב בחוק המעצרים, השאלה מי יישא במימון

בטיפול או במימון? בטיפול ובמימון. זו השאלה שנשאלה בתחילת הדיון והוכרעה בדיון הקודם. צריך להבין מה המשמעות של זה. אני לא מבין למה אני צריך לממן תושב ישראלי, אזרח ישראלי שמבצע פעולת טרור.

זה נראה לי לא הגיוני. למה שהקופה של המדינה תממן את זה? אני אתייחס לתקופה

נכון, בדיוק.

שיעשו גיוס המונים, שימכרו את הבית שלהם. קשה לבסיס במישור המשפטי כיצד לחייב משפחה על מעשים

אם אותו קשיש רוצה ללכת לרופא מומחה, הוא צריך לשלם את האגרה בגין הליכה לרופא מומחה. אסיר לא צריך לשלם דמי ביטוח, הוא פטור אחרי כליאתו מתשלום דמי ביטוח. הוא משלם

אם המשפחה שלו מעבירה לו מאות שקלים - יש אפשרות להעביר מידי חודש בחודשו 1,600 שקלים - לצורך שימוש

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3 לחוק זכויות החולה,

כמו שהוער פה, אנחנו מבהירים שזה לאחר השחרור

אנחנו קובעים שזה יחול על השנתיים מאז חוק הטרור. אני נגד זה, אדוני.

יש לך סיבות להצביע נגד החוק.

האסירים האחרים

באותו פיגוע נרצחו שישה ישראלים, 23 נפצעו. הישראלי שהסיע נפצע ברגלו, הוא נדרש לפרוטזה ולשיקום קבוע. לפי הסעיף הזה, בכל מהלך מאסרו, 23 שנים או לא משנה כמה שנגזרו עליו - הוא היה מסייע לרצח, לכן הוא לא הורשע ברצח השב"ס צריך

אנחנו מתחברים לרציונל כמו שהבנו מהדיונים הקודמים. ברגע שוועדת שרים לחקיקה אמרה שהמנגנון שהולכים אליו זה מנגנון של הקפאה, אז הרציונל להקפאה במסגרת מערך היחסים בינינו לבין הרשות הפלסטינית מדבר על התשלומים שהרשות משלמת לאסירים בזיקה

לא לסרס. מותר לוועדת שרים להוסיף תנאים?

אני השתמשתי במושג "הקפאה", כי הכסף נשאר. אתם הולכים ומסבכים את ההצעה יותר ויותר.

כשאני השתמשתי במושג "הקפאה", הכוונה הייתה לא לתת להם,

לכל מילה במדינה הזאת יש חוקים, אולי תקשרו את זה לעוד כמה

לאחר שהדוח או הנתונים יובאו לאישור הקבינט - - מי אמור להגיש את הדוח? הכספים שלאחר אישור הקבינט יוקפאו. ההחלטה הסופית מה לעשות איתם תינתן - - שהם יוקפאו,

זה כתוב. הבעיה היא לא עם הסוף, הבעיה היא עם